על סדר היום הצעת טיוטת תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברת לתועלת הציבור) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021 והצעת תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)

המשרד המציע הוא משרד המשפטים.